בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום: הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020)

הכנה לקריאה שנייה ושלישית. זו פעם שלישית שאנחנו כאן בוועדת הכספים אמורים לתקן חוק יסוד בהוראת שעה. בלי לתקן חוק יסוד באופן מסודר, אנחנו עושים את זה בהוראת שעה. יש ביקורת משפטית על העניין הזה - בסדר, אתם תמיד מסתדרים עם משרד המשפטים ועם היועץ המשפטי של משרד האוצר שנמצא כאן.

אתם חיים עם הדבר הזה שמתקנים בהוראת שעה חוק יסוד - זה ישנה לגבי ההמשך. אני ביקשתי, וחברים אחרים ביקשו, כי מבקשים מאיתנו לתקן חוק יסוד כשאנחנו לא יודעים לאן הולך הכסף. אנחנו יודעים שיש מסגרת של כסף. אתם מבקשים מאיתנו: תנו לנו צ'ק פתוח, אנחנו נחלק אותו למי שצריך. אני לא חושד בכם שאתם לא תיתנו למי שצריך, ואני לא חושד שלא תעשו מה שצריך, אבל אנחנו לא נסכים שתהיה הגדרה של ענקי האוצר מול ננסי ועדת הכספים - לא נסכים לדבר הזה. זו ההודעה שהוצאתם אתמול. רשות המסים הוציאה אתמול הודעה: אנחנו מעבירים את הכסף, והחקיקה שיש צורך בה בכנסת היא לעתיד. זאת אומרת, זו הודעה של רשות המסים. ככה לא אכפת לי מהודעות,

וזה בכל אופן ענקי משרד האוצר. זאת אומרת, אתם תחלקו את הכסף, אתם תתנו לאנשים את מה שצריך לתת להם, ואנחנו פה נעשה קיצוצים, ונעשה בעיות משפטיות וכאלו ואחרות. אני לא חושב שזה הגון, אני לא חושב שזה נכון. זה גם לא נכון, אנחנו משתפים פעולה, אנחנו ביחד. לא צריך הודעה כזאת: הכנסת תעשה חוק כאילו אנחנו פה משהו אקדמי וכאלו שעושים משהו תיאורטי בעתיד. אנחנו רוצים לדעת גם היום לאן הולך הכסף. אנחנו גם נרצה לדעת מה מבטיח לנו שבאמת הכסף מגיע מייד. שר האוצר אמר: בלחיצת כפתור? תגידו לנו איך זה מתבצע. בכל מקרה, אני מבקש שתציגו את הצעת החוק, ואתם צריכים להגיד לנו לאן הולך הכסף. שאול, בבקשה. כמו שאתם אומרים, אנחנו

תיקון נוסף לחוק-יסוד: משק המדינה. אנחנו עושים את זה בצל המצב הכלכלי המאוד מורכב וסבוך שמדינת ישראל נמצאת בו. אני מסכים עם הביקורת הראשונה שלך, אני חושב שזה לא דבר שאנחנו ששים לעשות. זה לא דבר פשוט לתקן חוק יסוד בהוראת שעה. אנחנו עושים את זה בגלל המצב הכלכלי הקיים, וכמובן זה שאנחנו עדיין נמצאים בתקציב המשכי לשנת 2020, מה שמחייב אותנו לתקן את חוק היסוד על מנת להגדיל את המסגרות. אני מאוד מקווה שבקרוב נבוא לפה גם עם תקציב מדינה שיוכל להכניס את הדברים בתוך התקציב כמקובל. העיקרון של התוכנית, עליה הכריזו ביום חמישי ראש הממשלה ושר האוצר, ואנחנו עמלים מאז על הביצוע שלה,

בכתיבת החוק והבאתו לפה לדיון, ואני מקווה גם הכרעה שלכם, הוא ודאות. העיקרון הזה הוא חשוב מכמה טעמים, גם ברמה הכלכלית של הפרטים. חוסר הוודאות בשאלה האם יוצאו לחל"ת או יפוטרו או לא או מה יהיה לגבי היכולת שלהם להעביר את החודש ולהגיע למצב כלכלי רע,

מדירה שינה מעיני הרבה מאוד אנשים. גם ברמה הכלכלית של עסקים, חוסר הוודאות הזה הוא דבר שעלול להביא את המשק להידרדרות יותר גדולה.

התוכנית הזו עוסקת בעיקר בוודאות.

שמיועדת לטפל בשנה הקרובה, או יותר נכון בשנה וחודשיים, מאי ויוני שלמעשה נעשים רטרואקטיבית, ויולי עד יוני שהיא שנה שלימה, מענקים שאמורים לתת פתרון ומענה מסוים, וגם על זה אני אגיד מילה, גם לשכירים, גם לעצמאים, וגם לחברות, שנפגעים בצורה קשה מהמשבר - זה היה הבסיס. אנחנו מגיעים עם מספר חוקים לוועדה, גם חוק-יסוד: משק המדינה שדנים בו היום, וגם חוק המסגרות, וגם חוק - - - קראתי את חוק המסגרות, ואתם לא משתפים אותנו לפני כן, זה מיני חוק הסדרים. הבאתם שם מורים וקרנות השתלמות זה מיני חוק הסדרים. לא חוק המסגרות, אתה מדבר על חוק הקורונה.

מה שמופיע ב - - - אני אגיד. יש שלושה חוקים, ואם אני טועה אסי יתקן אותי. אני שייך לננסים של ועדת הכספים, אתם צריכים להסביר לי יותר. יש שני חוקים שעברו אתמול במליאת הכנסת: חוק אחד הוא חוק יסוד שהיה צורך ב-61, שעליו אנחנו דנים עכשיו, וחוק נוסף שהוא חוק גדול יותר, הוא איזה 30 40 עמודים, ויש בו נושאים שונים. יש בו גם תיקון לחוק המסגרות, אני אסביר.

נושאים שהם כמו בחוק ההסדרים. על הדרך שמים טרמפים. לא, ממש לא טרמפים. נדבר על זה אז, אבל אני ראיתי שם דברים ש - - - נדבר על זה כשתקבעו דיון על החוק הזה. אדוני היושב-ראש, מה שתראו פה היום הוא רק חצי מהתמונה של הכסף כי בחוק היסוד - - - החוק השני שעבר הוא לא חוק יסוד. הוא עבר אתמול בקריאה ראשונה והוא יגיע לדיון בוועדה. כן, שבוע הבא, בעזרת השם. אנחנו מציגים היום חצי תמונה של התוכנית, ואסביר למה. חוק היסוד מטפל רק בהוצאה התזרימית של 2020, כי היות ו-2020 היא תקציב המשכי, ההוצאה בה היא לפי החוק הזה ולא לפי חוק התקציב

לגבי 2021 הגדלה של המסגרת מגיעה בתוך חוק המסגרות שמתוקן בחוק השני שדיבר עליו יושב-ראש הוועדה. אני אסביר היום את כל התוכנית, אבל הסכומים שאני אדבר עליהם אחר כך הם חלק, ואני כל פעם אסביר איזה חלק מגיע ב-20' ואיזה חלק ב-21', אבל התוכנית היא תוכנית כוללת. אם אנחנו מאשרים את שני החוקים האלה, גם את חוק-יסוד: משק המדינה, וגם את הפחתת הגירעון וגם את כל מה שיש שם, בעצם כבר לא צריך תקציב ל-2020.

הכול בסדר, מעבירים כסף, הישיבות בחוץ. מסודר לכם, הכול בסדר. הרב גפני, יש פער עצום ברוב תחומי החיים של כולנו שהממשלה מעורבת בהם, מחינוך, דרך רווחה, דרך בריאות, דרך ביטחון. כמעט בכל מקום יש פער גדול של מיליארדים רבים בין תקציב המשכי, כולל כל קופסת הקורונה שתאשרו היום,

לבין מה שצריך כדי לסגור שנה, בעינינו, שאמור לבוא בדיוני התקציב קודם כול לממשלה ואז לכאן לאישור בכנסת. זה פער גדול, ודיבר על זה גם החשב הכללי. אנחנו בפער מול המסגרת המאושרת של בערך 12 13 מיליארד שקלים בין חוק התקציב ההמשכי כמו שהוא היום לבין המסגרת שאני מקווה שהממשלה תאשר כשיבוא אליה תקציב לאישור. הפער הזה הוא בכל תחומי החיים שכולנו מכירים,

דרך רווחה, בריאות, ביטחון, ביטחון פנים כמעט כל דבר. אני מאוד מקווה שיהיה דיון בממשלה מהר. מתי יבוא התקציב? ברגע שהממשלה תחליט לדון בו, אנחנו נעשה הכול כדי להביא אותו במהירות האפשרית לפה. אני מקווה מאוד שהוא יאושר בכנסת עד החגים, אבל זה תלוי ב - - - פוליטי שברגע שייקבע - - - אתה שואל כמה ימים נותרו לנו לדון על התקציב, מר גפני?

יכול להיות שבחוק הזה נצטרך להוסיף חקיקה שלכנסת יהיה יותר זמן. שיהיה 60 יום לפחות.

הממשלה לבין הכנסת יכול להיות, תיכף נראה. לא בציניות, אני חושב שהצורך של הממשלה, כמו גם של הכנסת, לראות תקציב מאושר לשנת 20' הוא צורך חשוב בעיניי

לאפשר הרבה מאוד פעולות שהממשלה צריכה לעשות,

פתיחת - - - שאול, הבעיה היא שהיום נקבע התאריך, ומכאן ואילך מתחיל לתקתק החוק הקיים כשלנו יהיה פחות זמן לדון בו, אנחנו לא נסכים לזה. אני אבקש שאתה תסכים שאנחנו נוסיף פה בחוק הזה סעיף שהפער הזה יישמר. הדיון מתי מוגש חוק התקציב לאישור הכנסת ומתי היא מאשרת אותו,

כמו שאמרת יש חקו יסוד והוא קובע במפורש את התאריכים. ככל שהממשלה תהיה חפצה לשנותו, אני מניח שהיא תגיש תזכיר חוק כמקובל. מה זאת אומרת "הממשלה"? אנחנו, הרי חצי מהזמן זה אנחנו. התאריך יסתיים ביום ראשון, ואז חוק שהממשלה הייתה צריכה ימים, היא תיקנה את זה לפני שהסתיימו הימים. למשל, כך היה בדו-שנתיים. הם לא חיכו ליום ה-55 או ליום ה-70 כדי לתקן את החוק, זה תוקן לפני. חזקה על ממשלת ישראל שהיא ממשלה שומרת חוק. יום ראשון הסתיימו ה-55 ימים - - -. מיום ראשון 45 ימים של הכנסת מסתיימים. יום ראשון האחרון, השבוע. רק כדי להרגיע את הנוכחים, הדיון הזה הוא דיון חשוב. הוא קשור לחוק-יסוד: הכנסת, הוא לא קשור לחוק-יסוד: משק המדינה. אני מניח שהייעוץ המשפטי של הוועדה יסביר שלא מתקנים חוק יסוד אחד בחוק יסוד אחר, אבל אין ספק שהדיון הזה - - - באמת? ככה הם הקימו את הממשלה, שאול.

תנו לי להישאר בצד המקצועי ולהגיד לכם שככל שהממשלה תרצה - - - אז שהיועץ המשפטי של הוועדה יגיד שלא מתקנים חוק יסוד אחד בחוק יסוד אחר.

תיקונים עקיפים בחוקי יסוד זה קיים. עד כמה שאני יודע, לא מתקנים חוק רגיל בחוק יסוד או להיפך.

אני אגיד שככל שהממשלה תרצה לשנות את התאריכים הקבועים היום, אני מניח שהיא תזכיר חוק מסודר בעניין הזה. אני לא מציע שנדון בזה היום. אני אגיד עוד כמה דברים כלליים לפני שנצלול לחוק עצמו. התוכנית כמובן משפיעה דרמטית על תקציב המדינה ועל הגירעון. הגירעון החזוי לשנת 20' כרגע, ואני אומר "כרגע" כי, לצערי הרב, פה ובעולם, ההערכות משתנות תכופות, בין היתר, כי המצב הכלכלי משתנה. כולם רואים את ההתפרצות הנוספת שאנחנו חווים, חוות אותה גם מדינות נוספות, וזה כמובן משפיע דרמטית על הצמיחה בעולם ועל הגירעונות. הגירעון החזוי כרגע לשנת 2020, בהינתן תרחיש כלכלי אופטימי, הוא 13.1% גירעון, ובתרחיש פחות אופטימי יכול גם להגיע ל-14% גירעון. אלה מספרים שמדינת ישראל, למיטב זכרוני,

יחס חוב-תוצר, שהוא בסוף דבר מאוד משמעותי ליכולת הממשלה בסופו של יום ללוות ולהחזיר הלוואות, יעמוד בסוף השנה על 76% בתרחיש האופטימי. שוב, אני רק מזכיר, שהיינו בשנה שעברה סביב ה-60%, זה דבר דרמטי. אנחנו חושבים שבעת הזו זה הדבר הנכון לעשות. אנחנו מביאים לפה תוכנית שאנחנו חושבים שהיא הדבר הנכון, והוצאת הכסף הזו בעינינו היא הכרחית למשק, אבל צריך להבין שהיא באה יחד עם גידול מאוד גדול של חוב-תוצר. נצטרך לשקול בכובד ראש את ההוצאות הבאות שיהיו, כמו כל הוצאה, כי אנחנו שמרנו את המרווח הזה ליום פקודה - זה יום הפקודה.

אנחנו בתחילת דרך מאוד ארוכה כמו שזה נראה כרגע בהתמודדות עם הקורונה, ולכן יש לנו עוד הרבה מאוד דברים שאני מניח שהם יקרו בשנה הקרובה. אדוני היושב-ראש, הוא מדבר על תוכנית כלכלית מאוד מקיפה ואנחנו פה נצטרך פה לאשר,

מיני תקציב. השאלה היא האם בסופו של יום, אחרי שנאשר את שני החוקים המקיפים האלה, אותן קבוצות שאנחנו כבר שלושה חודשים מדברים עליהן כאן ייכללו בתוך המסגרת הזו: העצמאים שהפכו לשכירים, מובטלי טרום קורונה, מבודדים.

בין הכיסאות ולא מקבלים שקל מהמדינה? קודם כול, אני מניח שעל זה יהיה דיון, ונשמח לענות על כל השאלות.

אנסה לענות עכשיו באופן כללי, וכמובן שנשתדל לענות על כל שאלה שיש לכם. לגבי התוכנית - התוכנית כוללת מספר מרכיבים עיקריים, ואעבור עליהם ממש בקצרה היות ואנחנו נעבור על התוכנית עצמה. אני מניח שזה יפורט מחר ביתר הרחבה. יש פה הארכת דמי אבטלה יחד עם שיפור דמי אבטלה ומענק לבני ה-67 ומעלה. סך הכול בתוכנית יש 12.5 מיליארד.

תקציב 2020. קרי, בתיקון לחוק הזה, אנחנו מדברים על 4.5 מיליארד. מענק סוציאלי לעצמאים, כשבסך הכול בתוכנית הוא כ-14 מיליארד, בתוך חוק היסוד הזה אנחנו צופים הוצאה של 5.5 מיליארד בשנת 2020, מענק לסיוע לעסקים שבסך הכול הוא 22.5 מיליארד, בשנת התקציב הזו,

בחוק הזה, הוא 11.5 מיליארד שקלים. פיקדון חיילים משוחררים, ואנחנו מאפשרים משיכה מוקדמת, בסך הכול הוא עוד 2 מיליארד שקלים, ובחוק הזה, קרי, בשנת 2020 1.1 מיליארד שקלים. בריאות ומענה אזרחי, בסך הכול 7.5 מיליארד שקלים, מתוכו מיליארד בשנה הזו. הכשרות מקצועיות ותוכניות האצה, יש בסך הכול כמעט 6 מיליארד שקלים, מתוכו מיליארד השנה.

אנחנו מדברים על תוכנית, כולל אשראי של כ-28 מיליארד, של 93 מיליארד, כשמתוכם 25 מיליארד תקציבי ייצאו השנה ועוד 40 מיליארד תקציבי ייצאו שנה הבאה. שוב, אני חוזר רגע לחוק היום. החוק היום פותח מסגרות לפי נושאים לשנת 2020. כל הדיון היום הוא דיון יחסית פשוט של מסגרות בשנת 2020 לנושאים השונים, ואם תרצו נעבור אחד אחד ונסביר אותם כמובן. נראה לי שעד כאן, היושב-ראש, אלא אם אתה רוצה ש - - - הפירוט הוא מאוד כללי. הייתם צריכים לבוא לוועדה ולתת כבר פירוט על הפעם הקודמת. לא, נתנו פירוט על הפעם הקודמת.

ונראה לי שעל התוכנית האחרונה שאישרנו לא הגיע פירוט.

בפעם שעברה יצאה תוכנית מפורטת שהגיעה לפה מייד אחרי החוק. גם פה אנחנו רוצים שיהיה פירוט מלא לאן כל דבר הולך. לכן אני פה, כדי להסביר כל דבר. שאול, חבר הכנסת אזולאי אומר שאנחנו לא מדברים באותה שפה. למשרד האוצר יש שפה אחת, ולוועדת הכספים יש שפה שנייה. עד ה-15 ליולי הייתם צריכים למסור דיווח מה נעשה עם התיקונים שאנחנו עשינו. אני חושב שדחיתם את זה עד ה-6 באוגוסט. מה עשיתם עם הכסף? ואם יאשרו את החוק הגדול, מה - - - ב-6 באוגוסט?

אנחנו רוצים פירוט. תגיד כמה כסף אתה מבקש פה בחוק היסוד ואיך הוא מחולק, כמה נותנים זה מה ששאל חבר הכנסת קרעי. אנחנו רוצים לדעת. יכול להיות שנבקש שחלק מהכסף ילך למשהו אחר. נדבר, אבל אנחנו לא יודעים כלום. גם על הקודם אנחנו לא יודעים. אשמח לפרט ביתר פירוט לגבי הכסף שאנחנו מבקשים עכשיו. אל תשמח, תפרט. אני לא מבין למה הפירוט בא

ולמה הוא לא בחוק.

שקורה הוא שכשאנחנו מדברים בעל פה, אחר כך אפשר לעשות הסטות מבלי להביא את זה לפה. התוכנית הזו ברובה היא תוכנית של זכאויות, היא לא תוכנית של הקצאת כספים. באיזה מובן? כמו בקצבאות ובהרבה דברים אחרים שהמדינה עושה, היא לא קובעת X מיליארדים לנושא מסוים.

אדם שיעמוד בקריטריונים אלו ואלו יהיה זכאי למענק זה וזה. מכיוון שכך, אנחנו עושים הערכות תקציביות כמה הדבר הזה יעלה,

הממשלה מחויבת לשלם גם אם לצורך העניין היא חורגת מהסכום שהיא שמה בתקציב כי החוק מחייב אותה לשלם את זה.

הדיון בתוכנית הזו בעיניי במהות שלו הוא דיון בחוק השני שיבוא לפה כשיושב-ראש הוועדה יביא אותו, והוא על הזכאויות - מי האנשים שמקבלים, מהם הקריטריונים לקבלה, ומהו הסכום או הקריטריונים שנקבע בהם הסכום שהוא מקבל, זה הדיון המהותי. האם הדבר הזה יעלה כמו שאני אומר עכשיו או יעלה פחות אם מצב המשק יהיה מאוד טוב, והוא יעלה יותר אם מצב המשק פחות טוב, זו כבר שאלה שאינה נוגעת בכמה אני מתקצב, היא נוגעת בשאלת מצב המשק. אני אסביר. אנחנו צופים מספר מובטלים מסוים, אחוז אבטלה מסוים שבגינו אמרתי, לצורך העניין, שהארכת דמי אבטלה, שיפור תנאי אבטלה ומענק בני 67 פלוס, עלותו תהיה עד יוני 21' כ-12.5 מיליארד שקלים.

אם לצורך העניין המדינה תחליט בכל מיני החלטות להטיל מגבלות נוספות שיוציאו יותר אנשים לאבטלה או שההתמודדות עם הנגיף תביא לכך שמצב הכלכלה יהיה כזה שיותר אנשים יהיו מובטלים אז בפועל מדינת ישראל תוציא יותר על אבטלה, והזכאות של האנשים לא מוגבלת כתוצאה מזה שאני ביקשתי מכם לקבוע, ואתם הצבעתם על כך שבסעיף הזה יהיו 12.5 מיליארד. תפקידי כמשרד האוצר יהיה לבוא ולתקן את זה, ובכל מקרה הזכאות של אדם לא תיפגע.

בניגוד לתוכנית הקודמת,

הרוב המכריע, אם תרצו, אם נסתכל על החוק שיבוא מחר, אז יש שם שכירים

עצמאים הכול זכאויות, עסקים

חיילים משוחררים הכול זכאויות,

שזה לא תקציב אבל הכול זכאויות אלה הדברים שמגיעים בחוק. כל הדברים האלה הזכאות אליהם לא נקבעת כתוצאה מהשאלה כמה כסף שמתי, ולכן הפירוט שאתה מבקש, ואשמח לתת אותו,

אני מאוד מקשיב לך, אבל אתה אומר כדי שיוכלו, ואם המשק יהיה יותר טוב או פחות אז שנוכל להעביר - דווקא בגלל אנחנו רוצים את הפיקוח. כשהממשלה תרצה להעביר מסעיף אחד לשני, אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו מעבירים. אם זה פה בחוק, אתה לא יכול להעביר את זה - - - למה התמימות הזו? שאול מרידור אמר דבר מאוד פשוט.

אל תהיה תמים, תמים תהיה עם ה' אלוקיך. הוא אמר לך כך: אני מביא לפה את חוק היסוד,

בלאו הכי הפירוט לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי כי אני יכול להחליט.

יצטרכו יותר כסף לעצמאים, הממשלה תעביר החלטה שעצמאים או שכירים או עסקים צריכים לקבל יותר, הם יעבירו להם יותר ויהיה פחות למישהו אחר מכיוון שהמסגרת היא אחת, הוא מבקש ממך לאשר את המסגרת. כל הדברים האחרים אינם רלוונטיים כי הוא אומר: אנחנו ניתן 12.5 מיליארד שקל לנושא מסוים, הממשלה תחליט או שהזכאות תהיה גדולה יותר בסעיף אחר, יעבירו לסעיף אחר. אתה לא רלוונטי בעניין הזה, אתה הכספומט, תאשר את הכסף ותן להם לעבוד. למה אתה מפריע? אדוני היושב-ראש, שמעתי שיח בין תמימים ואני רוצה ליישר כי כנראה הובנתי לא נכון. תאמין לי, הובנת לגמרי. אתה איש מוכשר. לכן, אני רוצה לדייק, כי הובנתי כנראה לא נכון. גם בחוק במתכונתו הנוכחית אנחנו לא מבקשים לשנות את זה. כל שינוי מעל 15% בין סעיפים יחייב - - - לא יהיה 15%. אם נישאר עם זה, אוריד את זה ל-10% בחוק הזה שלא תהיה טעות. אני עם 15% כבר לא מסתדר. הוועדה צריכה לאשר שינויים מסוג זה כמו שהובא בפניה אישור כזה לאחרונה, והדברים האלה מגיעים לפה. בקודם היה 15%. נכון. לא יהיה 15% הפעם, יהיה פחות. אתם בסוף תחליטו, אני מציע להקשיב למה שאנחנו אומרים. בסופו של דבר, החוק כיום מדבר על המסגרות והוא תיקון שנועד לאפשר את העברת החוק שיידון פה כשהיושב-ראש יביא אותו, על כל הזכאויות ועל המהות של החוק שהוא המתן לאזרחים, בין אם הם שכירים, עצמאים או עסקים.

צורך להרחיב לשאלה לעניין תיקון חוק היסוד? לא להרחיב, אבל לענות. האמת היא שהתייחסתי לזה כבר בתיקון הראשון ואתייחס בקצרה גם עכשיו. למעשה, סעיף 3ב לחוק יסוד דן במצב שבו לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת כספים, מה שמכונה התקציב ההמשכי, והוא מבוסס על התקציב שהיה בשנה שעברה פלוס מידוד. בגדול, מצב החירום שבו נמצאת מדינת ישראל נוכח ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה חייב הרחבה ניכרת כבר פעמיים של הוצאות הממשלה שמסגרת התקציב ההמשכי לא יכול להכיל. למעשה, היה דיון מספר פעמים בבג"ץ אגב תיקונים בהוראות שעה לתקציב דו שנתי, כך גם בעניין בראון וגם בעניין מרכז האקדמי. בשני העניינים הייתה התייחסות ואפשר להבין מהפסיקה שבוודאי במצב, כמו בנסיבות החריגות בו אנחנו נמצאים עכשיו, אפשר לעשות תיקון בהוראת שעה. דומה שזה אחד מהמצבים המיוחדים ביותר שמחייבים התייחסות מיוחדת וחד פעמית ולא הגדלה בצורה שיטתית של התקציב ההמשכי, וזה מה שהוצע בפעמיים האחרונות. לטעמנו, אין כמובן מניעה לחוקק את החוק. ברשות היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לשני עניינים שעלו עד כה. ההתייחסות הראשונה היא למה שהזכיר עכשיו אסי פסקי הדין בנושא בראון והמרכז האקדמי לעסקים.

ככלל בית המשפט העליון קבע שתיקון חוק יסוד בהוראת שעה הוא תרתי דסתרי, אבל הוא לא פסל לחלוטין את האפשרות לתקן חוק יסוד בהוראת שעה במקרים באמת שמצדיקים את התיקון בהוראת שעה.

חוק היסוד הזה תוקן עד כה פעמיים בהוראת שעה באמת במסגרת הנסיבות נגיף הקורונה.

באפריל, לפני שהוקמה ממשלה, כשעוד היינו בגל הראשון. הפעם השנייה ב-1 ביוני, כשבועיים אחרי שהממשלה כוננה, ועדיין בטווח הזמן של 55 ימים שהיה לממשלה לפי חוק היסוד להניח את הצעת חוק התקציב. כעת אנחנו נמצאים קצת בנקודת זמן שונה, אנחנו נמצאים בנקודת זמן שקיימת ממשלה. הממשלה הייתה כבר צריכה להניח את חוק התקציב לכל המאוחר לפי שבוע העבודה של הכנסת ביום שני, והדבר לא קרה. זה דבר שכבר קצת משנה את נקודת האיזון שהייתה קיימת אולי בפעם הראשונה ובפעם השנייה. אני רוצה לדעת מה עמדת משרד המשפטים בעניין הזה, כי אני חושב שכבר במקרה הזה של פעם שלישית של תיקון של הוראת שעה, אנחנו נכנסים יותר ויותר לתחום האפור של פסק הדין של המשפט לעסקים.

בעניין הזה שבג"ץ קבע שיש פעמים חריגות שאפשר לעשות תיקון בהוראת שעה לחוק יסוד, מה שאין כן היום. היום המצב הוא שונה מכיוון שהיה צריך להניח את חוק התקציב, ועכשיו מביאים לפה בהוראת שעה לתקן חוק יסוד מבלי שאנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים עם התקציב. גם לפי הוראות חוק-יסוד: הכנסת כפי שהן קיימות כרגע, המועד האחרון להשלמת אישור תקציב המדינה לשנת 2020 נופל ב-25 באוגוסט, גם ללא תיקון זה המאה ימים. זה היום הקובע, זה היום האחרון שהכנסת צריכה לאשר. כן, בסדר. כפי שתראו בתוכנית שמובאת שמטרתה לייצר ודאות, היא עוסקת בשישה פרקים שהם תיקונים של ביטוח אבטלה, כל מה שקשור למענק לעצמאים, החזר הוצאות קבועות לעסקים, משיכה מקרנות השתלמות, המשך מתן משיכה מפיקדון לקרן חיילים משוחררים וכו'. בכל הפרקים הללו מדובר על הוצאות שיצטרכו לצאת כשההתחלה שבהם זה בגין החודשים מאי ויוני, וההוצאות יוצאו בוודאי הרבה לפני שחוק התקציב גם במתכונת הקיימת אמור לעבור בכנסת. יש כוונה בכל מקרה - - - . לכן, בהיעדר תיקון לתקציב ההמשכי כרגע וההוצאה הרחבה, לא ניתן יהיה לממש את ההוצאות שנדרש לשלם אותן כבר עכשיו. בסדר, הבנו. אתה אומר גם את ההודעה לעיתונות של משרד האוצר אם לא נאשר פה שאנחנו מעכבים את הכסף. לא, זה ממש לא מה שאמרתי. אני אמרתי שאתה אמרת? הוא שאל ואני רוצה להבין. הוא שאל מדוע לא ממתינים לתקציב הקיים, ואמרתי שלא ניתן גם בלוחות הזמנים הקיימים. הבנו, אחרי שמסבירים לנו לאט אנחנו מבינים מהר.

הפתרון ודרך המלך זה הנחת חוק תקציב. מה שאנחנו רואים כרגע בצורה מאוד כבר מזדחלת, יחד עם תוכנית הסיוע הכלכלית, זה בעצם כבר תקציב מתמשך של שנת 20' כל פעם לשיעורין דרך תיקון חוק היסוד וחוק הסדרים משלים בצורת תוכנית - - - אני רוצה להסביר את מה שאתם כבר הבנתם. מה שקורה הוא שהתקציב באמת יכול להיות מאוחר יותר ועדיין לא קרה שום דבר. הדבר היחיד שקרה, מבחינתנו, הוא שלנו יהיה פחות זמן לדון בתקציב. המחוקק קבע שיש זמן מסוים שהממשלה דנה וזמן מסוים שהכנסת דנה. אם לכנסת לא יהיה זמן לדון בתקציב, וזה מה שקורה עכשיו, המשמעות של העניין היא שזה לוקה בחסר גם מבחינה משפטית. אנחנו לא יכולים לדון בזה. זו הערה נכונה, רק שהיא לא קשורה לתיקון הזה. זה כן קשור כיוון שאנחנו נמצאים אחרי 55 ימים והממשלה מביאה שוב תיקון לחוק היסוד כשהיא הייתה צריכה להביא מבחינת המועד

אז כן יש קשר, במיוחד כשיש גם את הצעת חוק

התוצאה של מה שאתה אומר היא פשוטה, וצר לי שאני אומר את זה, ואני מקווה שהיושב-ראש יסלח לי. התוצאה של דבריך: בואו נמתין

גם אם היה מוגש חוק התקציב ב-10 ביולי כמו שכתוב בחוק, אז האישור שלו הוא ב-25 באוגוסט על פי החוק הקיים. לכל המאוחר. אנחנו אומרים בצורה חדה וברורה שאנחנו חושבים שלא יהיה נכון להמתין זמן כל כך ארוך עד האישור כי אנחנו מאוד נשמח לסיים את הדיונים בצורה ממצה פה אבל במהירות האפשרית על מנת לאפשר את העברת הכספים לאנשים שזקוקים לו זה הכול.

אי אפשר לחבר את זה לתהליך תקציב שהוא תהליך

גם אם הוא היה עומד בתאריכים הקבועים בחוק.

מה להשוות בין ההליך המאוד מהיר הזה שיאפשר לנו להעביר כסף לאזרחים ולעסקים לבין תהליך התקציב שבמקרה הטוב ייגמר ב-25 לאוגוסט. אנחנו צריכים לתקן את החוק. הפרקים השונים, כמו שאמרתי, הם כמובן הרבה יותר מתיקון ברמת חוק התקציב.

פרקים א' עד ז' שנמצאים בחוק התוכנית הכלכלית, יחוקקו עכשיו והם יובאו בפני הכנסת. למעשה, הם ההקצאה האמיתית של הכספים מעבר לשאלת המסגרות. יש לי בקשה ללשכה המשפטית כאן. אסי הוא היועץ המשפטי של משרד האוצר והוא כל הזמן מגן על עמדת משרד האוצר. יש פה חלק שני לנושא הזה, וחוץ ממשרד האוצר ישנה גם הוועדה. אני מבקש מכם שתגנו עלינו ותגידו מה לעשות כי אנחנו עכשיו יותר ויותר נוגסים בפיקוח שלנו. זה יותר מלהגן על הוועדה, זה להגן על מעמד הכנסת. כן - זו כוונתי. משרד המשפטים,

אני אתייחס בהשלמה לדברי היועץ המשפטי של משרד האוצר. שני עניינים: עלתה פה שאלה חשובה לגבי מועד הנחת התקציב על שולחן הכנסת לפי חוק-יסוד: משק המדינה ומועד מעבר התקציב לפי חוק-יסוד: הכנסת. אני חושבת שזו באמת שאלה חשובה אבל היא לא לגמרי קשורה לשאלה שעכשיו על השולחן כשאנחנו מדברים פה האם אפשר לקבוע הוראה זמנית בחוק יסוד כשבעניין הזה פתח היושב-ראש. אנחנו בהחלט חושבים שזהו

ובוודאי אחרי פסק דין בראון והמרכז האקדמי. זה פעם שלישית.

שכל מי שיושב בחדר יודע שבימים אלו אנחנו נמצאים בנסיבות חריגות וקיצוניות גם בישראל וגם בעולם, מדובר בסיטואציה מאוד ייחודית. פסק הדין מדבר על מקרים חריגים וקיצוניים וייחודיים, על נסיבות חריגות

ודאי לא צפו אותו אבל הן נכנסות בגדר הנסיבות שלנו. לכן, זו לא עמדה שאומרת

הנקודה הזו שדיברנו שיש פחות זמן לכנסת בניגוד לחוק המקורי

הנושא נמצא בדיונים פוליטיים והוא נמצא גם בדיונים בממשלה, ואני מניחה ש - - - אני לא מבקש את העצות של משרד המשפטים על דיונים פוליטיים, אני רק שואל האם את,

לא חוששת שאנחנו נמצאים בתהליך של הדרדרות כזו שעוד מעט יגידו: בואו נסגור את הכנסת? בשביל מה שצריך לדון על תקציב? הרי כל יום שעובר עכשיו יש לנו פחות זמן לדון. יבואו ויגידו: בשביל מה צריך את הכנסת? כבר היו כמה חוקים שדיברו על זה שלא צריך את הכנסת. כבר הפסדנו שלושה ימים. הכי טוב ששאול יביא לנו כל חודשיים-שלושה תוספת של 60 70 מיליארד שקל, לא צריך תקציב מדינה, כך נחיה על הכיפק. חבר הכנסת מיקי, לא היית פה. הסברתי פה שכל תחום - - -, חינוך, רווחה, ביטחון. לא הבנתי, אבל הוא הסביר מאוד יפה. אבל זו כבר פעם שלישית. מדובר פה בקורונה, לא מסדרים פה את התקציב - - - אדוני ראש אגף התקציבים, אני לא בא אליך בטענות. אני בא בטענות אל הממשלה. אני רק אומר לך שאם לא יעבור תקציב אז כולנו ניפגע כאזרחים, כל שירותי המדינה

חייכתי כשאמרתי את זה.

הכי פשוט 80 מיליארד, מהר מהר. אתה יודע שאני תמיד בעד סדר בתקציב. אתה יודע, אני לא מחייך בעבודה שלי. שאול, הלשכה המשפטית כאן תציע שבמקום 45 יום, יהיה 60 יום לתקציב,

אין בעיה, אתם יכולים לוותר על הימים שלכם, נעביר את זה לכנסת גם את זה אפשר לעשות. אבל ה-60 ימים אחורה זה פרק זמן שהופך להיות רטרואקטיבי. אתם יוצרים פה רטרואקטיביות. אבל זה כבר קרה. הרי החוק קובע שהממשלה צריכה להגיש את התקציב ב-10 ביולי. אתה מציע שנקבע שזה יהיה ב-25 ביוני? מהיום הוא 25 באוגוסט, 45 לפני הוא ה-10 ביולי, אפשר להחליט שזה - - -. לא המצאנו עדיין מכונה שחוזרת אחורה. לא, לא. במצב שבו הממשלה מניחה את הצעת חוק התקציב, אחרי 55 יום יועמדו לכנסת 60 ימים

וזה יהיה היום הקובע לעניין הזה. אבל זה חוק-יסוד: הכנסת. אתה מציע להגיד שאחרי 100 יום לא מתפזרת הכנסת? זכות הכנסת לעשות את זה, מה אתם רוצים מאיתנו?

נתקן את חוק-יסוד: הכנסת - - - המשמעות היא הארכת של פרק הזמן כרגע.

אבל לא יכול להיות שהממשלה לא תניח במועד את הצעת חוק התקציב וזה עכשיו ינגוס בימים של הכנסת.

אגיד לך מה אני מציע. אסי, דקה. אני עם משרד המשפטים, אתם נוגעים בדבר. משרד המשפטים הוא גוף ממלכתי.

זו עמדת ממשלה. את משרד המשפטים, תגידי מה לעשות. אנחנו נמצאים בדילמה קשה. הממשלה כשלה בהבאת תקציב בזמן, נקודה לא משנה עכשיו הסיבות, אלו יכולות סיבות פוליטיות ואחרות. אני לא מעביר ביקורת, אני אומר עובדה. מה שיקרה עכשיו כתוצאה מזה אם לא מתקנים את החוק, לנו לא יהיה זמן לדון בתקציב הזה ברגע שהוא יגיע,

מה את מציע לנו לעשות? זה הרי חלק נכבד מהנושא הדמוקרטי של אישור תקציב.

דנים על זה.

אין לי עמדה ממשלתית לגבי הנושא הזה. זו עמדה ממשלתית אחת, וגם היועץ המשפטי של משרד האוצר ואנחנו מבטאים עמדה ממשלתית אחת. אני לא יודעת שיש פה עמדות שונות למשרד האוצר ולמשרד המשפטים, זו אותה עמדה.

מציע שהדבר הזה יידון. ככל שתהיה הצעת חוק ממשלתית להאריך את המועדים מ-100 ימים ליותר, יהיה גם הדיון על השאלה מהו פרק הזמן בין הממשלה לבין הכנסת זו האכסניה המתאימה. ככל שנותרנו ב-100 ימים, אכן הדבר מעלה קושי מבחינת

והממשלה תצטרך להביא את זה בחשבון בעת ההגשה. אולי תחזירו לנו את הימים שהממשלה לקחה לנו? שיחזירו את הימים שהממשלה לקחה לנו, כך זה נותן לראש הממשלה ולממשלה עודף, עוד אפשרות לריב עוד כמה ימים וכו'. תנו לנו את הימים שמגיעים לנו זה לא פוליטי. אתה יכול לפרט על מה הולך הכסף? לפני זה, אני רוצה לשמוע מכם איך אתם מכניסים את הכסף שאתמול סוכם עם השר דרעי ושר האוצר כץ במענק הסיוע להבטחת ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות. התקציב מחולק לסעיפים שונים. לשאלתך, תקציב שיוחלט להביא לביטחון תזונתי ייצא מן הסתם מתקציב שנקרא מענה משרדי ממשלה , סעיף א' מענה משרדי ממשלה בתוך החוק. אני רוצה שזה יהיה כתוב.

כתובים שם כל מיני נושאים, בין היתר, רווחה ובריאות וכל משרדי הממשלה. אין בעיה גם להוסיף ביטחון תזונתי זה לא משנה. במהות אתה שואל אותי מאיפה יגיע הכסף, אני עונה. הכסף יגיע מהסעיף הזה. מוקצה לכל הסעיף הזה עוד 2.5 מיליארד שקלים שהממשלה החליטה לגביהם, וזה מה שמוצע פה. מתוך הכסף הזה יגיע הכסף לביטחון תזונתי, לשאלתך. אני רוצה שזה יהיה במטרות אחרות, ושיהיה כתוב: לרבות ביטחון תזונתי וסיוע - - - זה לא במטרות אחרות, זה בסעיף (א).

הבנתי, ואני כבר יודע את התשובה.

אתה רוצה להגיד לי שזה הולך לחיילים. אני רוצה שבמטרות אחרות יהיה כתוב: לרבות לצורך מענק וסיוע להוסיף את זה. אתה מציע להפחית את הסכום לחיילים ולהעביר לביטחון תזונתי? לא, תוסיף שם את הכסף.

כשאתה שם את זה בסעיף (א) בבריאות ורווחה, אני אף פעם לא יודע איזה פיקוח יש על זה.

גם זה אחד הדברים שאנחנו דורשים שיהיה כתוב בפירוט. שאלת שאלה ואנסה לענות עליה: מאיפה יגיע הכסף לביטחון תזונתי? הוא מסעיף שנקרא מענה משרדי ממשלה. זה גם מה שסוכם בממשלה,

זה גם מה שסוכם בין שר האוצר - - - לא, לא. אתה מביא את הצד שלך, אני את הצד שלי. שאלת אותי, אני עונה את התשובה שלי. אין פתרון. צריך להחליט מה עושים עם זה אבל אין פתרון. הפתרון שזה צריך להיות בסעיף - - - בסדר, אז צריך להוסיף סעיף. אבל אין בסעיף שלהם. רבותיי, אני מבקש לעשות סדר. חברים ביקשו ממני, ואני מבקש ממך שתגיד לנו פירוט לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. הבעיה שלך לא נפתרה. כן, בסדר. אני רוצה לדעת קודם פירוט לאן הולך הכסף, בכמה כסף מדובר ולאן הוא הולך לפי הפירוט שלכם. פירטתי קודם ואשמח לעשות את זה שוב. תעשה את זה שוב, לא שמעתי. בכמה כסף מדובר שאתם מבקשים פה? הארכת דמי אבטלה, שיפור תנאי אבטלה ומענק 67 פלוס, מדובר על הארכה עד יוני 21' עוד 10%,

מענק 67 פלוס עד סוף 20', אי קיזוז כפל קצבאות - כל הדברים האלה עולים כ-12.5 מיליארד שקלים,

לשנת 2020 כ-4.5 מיליארד שקלים זה נושא אחד. אני מפרט את התוכנית שהממשלה אישרה. ביקשו פירוט יתר, אני משתדל לפרט אותו. זה לא יתר במובן של יותר מדיי, במובן של אל מול החוק. מענק סוציאלי לעצמאים שזה מענק עצמאים, ואני מזכיר, עצמאים - - - לאט,

אתם לא כתבתם את זה, אני רוצה לכתוב. זה כתוב איפשהו?

זה לא כתוב בשום מקום. למה אי אפשר לקבל נייר מסודר? אי אפשר כי אין להם עט. אבל איך אפשר? אני רוצה ללמוד ולהבין את זה. אי אפשר, אפשר להצביע נגד. אתה לא רואה את ההתייחסות שלהם אלינו? האמת היא שהייתי צריך לעצור את הדיון עכשיו. אני לא מבין איך אפשר להצביע על משהו שנאמר בעל פה.

אתה לא מצביע על משהו שנאמר בעל פה. אתם מצביעים על

שכתוב בחוק ואני אקריא את מה שכתוב בחוק. לא, אל תקריא את מה שכתוב. אי אפשר להגיד לי. אתם מבקשים פירוט נוסף ואחר כך אתם אומרים לי: למה הפירוט הנוסף לא מופיע, לא מצביעים על זה. אתם רוצים לדעת על מה מצביעים או על הפירוט שמעבר למה שמצביעים? אני מוכן לענות על כל דבר, אבל לא כדאי לעשות מזה עכשיו - - - הצבענו בקריאה ראשונה מתוך הבנה שאנחנו נלמד את החומר לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אני רוצה לראות את החומר כתוב. לכן, אני מנסה לענות על שאלות. אבל השאלה ששאלת עכשיו למה לא ידעת שאני אשאל את זה ולמה לא כתבת לי את זה - - - למה אין פירוט לפנינו? אני מנסה לפרט, אם אתם רוצים לא אפרט. תחליטו מה אתם רוצים. אני מבקש שתעשה סדר. אתה מדבר רק איתי, אני יושב-ראש הזמני, כי יכול להיות שאחרי הדיון הזה יחליפו אותי במישהו אחר. עד היום לא איימו עליי. לא יעבירו אליך דיונים, אלו הסנקציות שעושים בליכוד. אין בעיה, הכול בסדר. אני מבקש שתדבר איתי, אני יושב-ראש הוועדה הזמני. תפרט את מה שלא כתוב בחוק לאן הולך הכסף. התחלת להגיד דמי אבטלה.

מזמן לא ראיתי כזה דבר. אני ראיתי את זה בפעם הקודמת כשהביאו הוראת שעה, בזמן שעודד פורר היה פה יושב-ראש הוועדה היה

הם לא מביאים את הפירוט, הם לא רוצים שתדע

מה לא ראית?

אני לא מצביע אם אני לא יודע על מה אני מצביע. מאה אחוז, אני לא אומר לך מה להצביע. אני רק אומר לך, זו הוראת השעה השלישית שהם לא מפרטים,

אופיר, אי אפשר ככה, אני מצטער. צריך לראות אקסל, לעשות השוואה ולשמוע מה אומרים בציבור. ניר, אני לא חולק עליך. שאול, אני מבקש ששוב תפרט את מה שהתחלת. הארכת דמי אבטלה, שיפור תנאי אבטלה ומענק 67 פלוס 12.5 מיליארד שקלים, מתוכם בחוק הנוכחי 4.5 מיליארד. לגבי מענק סוציאלי לעצמאים הוא מוערך ב-14 מיליארד שקל ובתוך החוק הזה 5.5 מיליארד שקל. אני מזכיר שזה מענק לבעלי הכנסה שנתית חייבת של 640,000 שקל, מחזור פגיעה מעל 40% וכו'. אנחנו נדון - - - כמה אמרת?

14 מיליארד, מתוכם 5.5 ל-2020 בחוק הזה. כל מה שהוא לא בחוק הזה, אתם תראו אותו בתיקון מחר, התיקון לחוק המסגרות שנמצא בחוק הגדול שיגיע מחר. מה יש מחר? ביום שני. לא מחר, במועד שהיושב-ראש יקבע לדון בחוק השני. נכון, דווקא אמרת נכון עכשיו. מענק סיוע לעסקים - זה אותו מענק בגין הוצאות קבועות,

ומענק לעסקים חדשים הוערך ב-22.5 מיליארד שקל, מתוכם 11.5 מיליארד בחוק בשנת

בחוק הזה. פיקדון חיילים

מוערך ב-2 מיליארד שקל,

1.1 מיליארד שקל ב-2020. בריאות ומענה אזרחי, וזה הכסף שנותנים למשרד הבריאות ולמשרדים האחרים,

לטיפול בקשישים ואוכלוסיות בסיכון,

ביטחון תזונתי שדיברנו עכשיו 7.5 מיליארד, מתוכו מיליארד לשנת 2020. איך אתה עושה מיליארד לשנת 2020? וכמה זה כולל את ה - - -? אין עדיין סיכום על פרטי התוכנית של ביטחון תזונתי, זה דבר שאמור להיסגר בתוך הממשלה. ברגע שהוא ייסגר, הוא כמובן יובא להחלטת ממשלה, ואם צריך חקיקה, גם חקיקה. זה כרגע התזרים שאנחנו חושבים שיהיה רלוונטי. שוב, ככל שנרצה לתקן, נבוא לפה לתקן. הכשרות מקצועיות ותוכניות האצה 5.9 מיליארד שקלים, מתוכם מיליארד לשנת 2020. בסך הכול, כ-25 מיליארד שקלים בשנת 2020 ועוד כ-40 בשנת 2021. לאט לאט, אתם לא כתבתם את זה, אני צריך לכתוב.

זה תוכנית האצה? שאול, בפסקה (ד) אתם מורידים - - - רק תנו לי להשלים כדי שהכול יהיה ברור כי אז יגידו שאני - - - מה שאתה עונה זה בדיוק השאלה. רגע, אתה תשאל. אני עדיין לא יודע כלום.

מה שרואים זה תזרים בשנת 20'. הוא מורכב מהכסף שכבר ישנו בסעיף - - - אתה סיימת את הפירוט?

כמה זה בסך הכול?

וכמה בהמשך? ועוד כ-40 ב-2021, זה יבוא בחוק המסגרות. אני רוצה להסביר לכם - - - אני לא מסכים. עד שאני לא אבין, אני לא ממשיך הלאה. אומנם אחרים הבינו מהר ממני, אבל גם אני צריך להבין, אני חבר בוועדה. על כמה כסף אתה מדבר בחוק הזה שאתה רוצה להעביר ולשחרר? בשנת 2020 אנחנו מבקשים להגדיל את המסגרת בכ-25 מיליארד שקלים. 25 מיליארד השנה.

זה הגדלה, זה נוסף על מה שאושר עד כה. כן, בסדר.

להמשך? עוד כ-40 מיליארד שקלים. זה יובא במסגרת החוק שאתה תקבע את המועד. אתה מדבר על 65 מיליארד בתוכנית הזו. במזומן, נכון. 40 בעתיד, זאת אומרת, ב-2021 - - כ-. - - וב-2020 - 25 מיליארד שקל. ועכשיו אנחנו מצביעים רק על ה-25. על כמה אתה רוצה שנצביע? עכשיו מצביעים על ה-25. ברשותכם, אני רוצה לתרגם את זה לסעיפי החוק כי זה מה שחשוב, וזה מה שמופיע לכם בחוק. אם מסתכלים על החוק, אני רק אזכיר שסעיפי החוק היו מענה משרדי ממשלה - בחוק כתוב 14 מיליארד, וכרגע יהיה כתוב 14.6 מיליארד, בביטוח לאומי - - - אתה קורא עכשיו מתוך החוק,

כדאי להפנות כל פעם לסעיפים. אנחנו מתקנים את סעיף 3ב - - - עם כל הכבוד, יש לי בקשה.

לא הממונה על התקציבים במשרד האוצר ואתה לא יושב-ראש הוועדה. אני מבקש שתקרא בחוק ותסביר. מה אתה הולך להגיד עכשיו? כבר הספקנו להתבלבל לגמרי, אתה רוצה להוסיף עוד? יש חוק, ואתם מבקשים שעליו נצביע. תקריאו אותו, בבקשה. אני רק אומר לכם, זה מה שצריך להיות במטרות ב-(ח). זה לא ב-(ח), זה ב-(א). זה יהיה במטרות ב-(ח). אנחנו קובעים פה, יש לנו זכות הצבעה, נכון? זה יהיה פה, תודה רבה. היועץ המשפטי, אני מבקש ממך להכניס את זה במטרות ב-(ח) במילים שאני אתן לך,

אני מבקש להביא את זה להצבעה. השינוי לא משנה את המהות, תיכף נתייחס לזה. אתם רוצים לקרוא ולהסביר לנו את התוספות בכל אחד? כן, נתחיל. סליחה, אסי. אדוני היושב-ראש, בפעם הקודמת חברי הכנסת טיבי ופורר ואני דרשנו להכניס את הסכומים לתוך לשון החוק. זה כתוב. הסכומים נכנסו בתוך לשון החוק?

נחה דעתי. הוא אומר שזה בתוך לשון החוק, יכול להיות שפספסתי. מה ביקשת שיהיה בלשון החוק? שהסכומים יהיו בפנים ואז לא יהיה משחק, תהיה שליטה טעות שלי. ביקשתי שהוא יקריא ואז נראה מה יש בחוק. אני לא מבין איך אפשר לעבוד בלי נייר מסודר. אני לא מבין מה אני שומע. אם זה לא כתוב בצורה מסודרת, אני לא מבין. אני רוצה לראות באקסלים מה היה, מה התוספת. תגיד לי שאתה מבקש, לא נצביע. אנחנו לא בהצבעה עכשיו. אני אקריא את הנוסח ואסביר גם מה הוא אומר. " חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 2) תיקון סעיף 1 1. בחוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020)‏, בסעיף 1(1) (1)בסעיף קטן (א1) המובא בו, בפסקה (2) (א) בפסקת משנה (ב) (1) בפסקת משנה (5), במקום "1.45%" יבוא "1.81%"; (2) במקום פסקת משנה (6) יבוא: "(6) בחודש ספטמבר, 2.59%; (7) בחודש אוקטובר, 1.16%; (8) בחודש נובמבר, 2.75%; (9) בחודש דצמבר, 1.65%."; (ב), בסעיף - - -" לא, אל תתקדם.

אני לא בורח לשום מקום, אני אסביר עד שתבינו הכול. סעיף 3ב למעשה בהוראת השעה, מתגברת על פסקת משנה (א) שמדברת על כך, כמו שהסברתי קודם, שהממשלה רשאית להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים עשר מהתקציב השנתי הקודם בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במילים אחרות, בהתאם לחוק הקבוע, ללא הוראת השעה, לממשלה יש שלוש מגבלות שקבועות בפסקת משנה (א): המגבלה הראשונה היא סך התקציב שאפשר להוציא אותו כל זמן שהתקציב לא מאושר והוא למעשה מסגרת התקציב שהייתה בתקציב הקודם פלוס מדד. המגבלה השנייה שקיימת היא כמה אפשר להוציא כל חודש לקחת את אותה מסגרת, לחלק אותה ב-12, וזו המנה החודשית. המגבלה השלישית לאיזה מטרות להוציא. המגבלה נמצאת בסעיף קטן (ב) והיא מדברת על כך שאפשר להוציא את זה להוצאות שנקבעו בחוק או חוזים או אמנות, וביתרה תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם. מה עם הפירוט ששאול אמר? תיכף נגיע אליו. הפירוט שאני הקראתי אותו כרגע השינוי בו, האחוזים, זו השאלה מה אפשר להוציא בכל חודש, והוא מתייחס לפי צפי התזרים שבו אפשר. המגבלה מחולקת לפי חודשים, ומה שלא נוצל בחודש מסוים עובר לחודש הנוסף זה הסעיף שהקראתי כרגע. בסדר, הלאה.

בפסקת משנה (ד), במקום "14.6 מיליארד שקלים חדשים" יבוא "7 מיליארד שקלים חדשים";" מה זה? זה המוסד לביטוח לאומי. פסקת משנה (ד) מדברת על החזר חובות למוסד לביטוח לאומי בשל ההוצאות הדרושות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

זה השיפוי שהממשלה משלמת על הטייס האוטומטי בביטוח הלאומי שהוא כולל - - - מה היה עד עכשיו 14 מיליארד? אני אסביר.

לכם כשהסברנו את החוק בפעם הראשונה, שיפוי לביטוח לאומי הדבר הזה הוא למקרה שסכום הכסף שמכניס הביטוח הלאומי השנה לא יספיק לו

מה שקרה - כשאישרנו את החוק במקור חששנו שבגלל השילוב בין ההוצאות שגדלות בגלל דמי האבטלה והתשלומים האחרים שגדלים לצד ההכנסות שקטנות בגלל שהגבייה מהמעסיקים יורדת כי ישנן פחות מועסקים, יביאו את הביטוח לאומי למצב שהוא לא יוכל, הוא יהיה בגירעון בשנה הזו. כל שנה בדרך כלל הביטוח הלאומי ביתרה והוא מעביר למדינה מעל 20 מיליארד שקלים בשנה להכנסות המדינה. השנה חששנו שלא רק שכ-20 מיליארד האלו לא יעברו אלא גם יהיה צורך להשלים כסף כדי שהביטוח הלאומי לא יהיה בגירעון. אנחנו מבינים עכשיו שכנראה לא יהיה צריך לעשות את זה.

אנחנו משאירים פה יתרה של 7 מיליארד שקלים כדי שבמידה ויהיה צורך, זה יועבר. צריך לומר, הדבר הזה הוא לא מה שכן או לא יאפשר לביטוח הלאומי ישלם את דמי האבטלה, הביטוח הלאומי משלם אותם לפי הזכאויות.

למעשה זו איזושהי רשת ביטחון שבמידה - - - אז מה זה 14.6 ובמקום זה 7 מיליארד? 14.6 זה מה שחששנו שיהיה הגירעון שהגענו לפה בפעם הראשונה. למעשה, 16.4. שנתי או חד פעמי? כל החוק הזה הוא חד פעמי, זו הוראת שעה לשנת 2020 בלבד. מה גרם לכם לרדת ל-7? רגע, אני אענה ליושב-ראש הוועדה. הכול שאלה של מה אנחנו מעריכים שעשוי להיות הסכום המקסימלי שאותו יצטרך הביטוח הלאומי. מה השתנה שזה הוריד לחצי? כרגע ההערכה היא שלא יהיה צריך להשלים, כרגע ההערכה לביצוע היא אפס. אנחנו משאירים פה איזושהי יתרה כדי שבמידת הצורך נעביר אותה. מה שקרה הוא שמה שהערכנו לגבי הירידה בהכנסות של הביטוח הלאומי התברר כגבוה מהירידה בהכנסות. אנחנו כרגע מעריכים שהסיבה לזה היא שהעובדים שלא מעבירים לביטוח לאומי או לצורך העניין עובדים - - -, הם עובדים בשכר הרבה יותר נמוך מהממוצע, ולכן ההפרשות נמוכות מהממוצע, ולכן הירידה בהכנסות קטנה ממה שהערכנו. זה כולל ה-20 שבדרך כלל מוחזרים לאוצר,

שלא יוחזרו, ומעליהם 7 מיליארד? נכון. אבל זה לא מה שצפוי בחצי שנה האחרונה. אנחנו עושים פה בחוק שני דברים: לעניין הנושא של המזומן והכסף שאנחנו מוציאים לצרכים שהממשלה מחליטה עליהם זה כל

יש הוצאה שהיא מסוג אחר לגמרי שהיא פירעונות מוקדמים של הביטוח הלאומי. בהוצאה הזו, אנחנו - - - בקיצור,

בסוף החוק משקף את ההערכה שלנו לצורך הזה, והיה לנו חשוב - - - זאת אומרת, הביטוח הלאומי שילם פחות כסף? לא, הביטוח הלאומי שילם את אותו כסף. הביטוח הלאומי קיבל בהכנסות יותר כסף ממה שצפינו שהוא יקבל בעבר.

אנחנו משאירים פה רשת ביטחון למקרה ש - - -. לביטוח הלאומי יש

אוסיף עוד פה סיבוך אחד אחרון,

יש שתי הוצאות שהביטוח הלאומי משלם: זכאויות שהן בדרך הרגילה הוא משלם בהוצאות הרגילות שלו. הוצאות שהן רגילות, למשל, דמי אבטלה של עובד שמפוטר עכשיו, משולמות על-ידי ההוצאות של הביטוח הלאומי. כל הארכה של זכאות מצד המדינה כמו ההארכה של הזכאויות לאבטלה שאנחנו מביאים פה, תקציב המדינה משפה את הביטוח הלאומי.

על כל הזכאויות הנוספות, אתם תראו את זה פה בסעיף שאתם הגדרתם (ב) בחוק שהוא הביטוח הלאומי, שם אתם תראו את כל ההוצאות שהן שיפוי בגין זכויות יתרות - - - למה הוא שילם פחות? זה לא שהוא שילם פחות. אני חושב שאי אפשר לאשר את התקציב הזה מבלי לשמוע פה את הביטוח הלאומי. אם הביטוח הלאומי קיבל יותר הכנסות ממה שהם ציפו זה אומר שאף אחד פה לא ויתר על המסים במהלך המשבר.

מה שזה אומר, כמו שהסברתי, שבסוף דמי ביטוח לאומי כמו שכולנו מכירים מתלושי השכר שלנו הם יחסיים למשכורת. ככל שהעובדים מחוץ למעגל העבודה הם במשכורת ממוצעת יותר נמוכה אז אובדן ההכנסות הוא יותר נמוך. כשיצאנו לדרך רצינו לאפשר מקסימום ביטחון לביטוח הלאומי כדי שבכל מקרה לא יהיה צורך. אנחנו יודעים שהצורך הזה הוא יותר נמוך, ולכן אנחנו מעדכנים פה. זה על דעתו של הביטוח הלאומי, כן או לא? דעתו והתחזית של ביטוח הלאומי היא שבמהלך השנה לא יהיה צורך בשיפוי,

- - - מוקדם בכלל, או לכל היותר בסכום מאוד קטן, הרבה יותר נמוך מ-7 מיליארד שקלים. אני יודעת גם ש

יכולה להגיד מהי ההערכה לגבי העלייה בדמי אבטלה מתחילת הקורונה

סוף השנה? האם יכולים להקצות עוד כספים במצוקת המוחלשים? אדוני היושב-ראש, בוא נשמע את הביטוח הלאומי. אנחנו חייבים לשמוע את הביטוח הלאומי כדי להצביע על הסעיף הזה. אם הם מסכימים, בסדר אין בעיה. אני קיבלתי את מה שאמרת. דיברתי עכשיו עם מאיר שפיגלר, הוא לא מכיר את זה. הוא הולך לברר, הוא יחזור אליי. למה אתם לא מדברים עם הביטוח הלאומי?

למה שפיגלר לא יודע? קודם כל, אנשי הביטוח הלאומי הם אלה שמעבירים לנו את ההערכות לגבי ההכנסות. אבל הוא לא מכיר את זה. אבל הביטוח הלאומי הוא לא מוסד של אדם אחד, הוא מוסד גדול. אנשי המקצוע של הביטוח הלאומי העבירו לנו את התחזית יחד עם אנשי בנק ישראל,

מה שיש פה הם מכירים. בסדר, ענית לי. רק עוד מילה בהקשר הזה ובהקשר לאמירה הראשונה כשדיברנו על הדיון המשפטי.

שהצעת החוק, הרחבת קופסת הקורונה, צריכה להיות במינימום הנדרש בגלל העקיפה ובגלל שמדובר בהוראת שעה, וכמובן שהיא צריכה להיות לפי הצרכים שצריכים ולא יותר מזה. לכן, זה אמור לשקף כך.

אני אקריא את כל הסעיף ונחזור חזרה לכל סעיף ושאול ירחיב לגביו "(2)בסעיף קטן (א2) המובא בו, (א) בפסקה (2) (1) בפסקת משנה (א), במקום "14 מיליארד שקלים חדשים" יבוא "14.6 מיליארד שקלים חדשים";" זה החלק ש - - - "(2) בפסקת משנה (ב), במקום "4.5 מיליארד שקלים חדשים" יבוא "12.2 מיליארד שקלים חדשים";" זה השיפוי למוסד לביטוח לאומי.

בפסקת משנה (ג), במקום "16 מיליארד שקלים חדשים" יבוא "31.7 מיליארד שקלים חדשים"; מה זה? מענקי סיוע - - - אני אעבור סעיף סעיף, אם צריך. "(4) בפסקת משנה (ד), במקום "1.35 מיליארד שקלים חדשים" יבוא "0.9 מיליארד שקלים חדשים";" זה עידוד תעסוקה והכשרת הון אנושי. "(5) בפסקת משנה (ה), במקום "2.6 מיליארד שקלים חדשים" יבוא "3.9 מיליארד שקלים חדשים";" זה הנחות בארנונה.

במקום "5.35 מיליארד שקלים חדשים" יבוא

בפסקת משנה

זאת אומרת, נאשר את הכסף עכשיו, ואת ההסברים שר האוצר ייתן בעוד שלושה שבועות. האם הבנתי נכון?

כמו שציינתי קודם לכן, עיקר השימושים יובאו בחוק הנוסף שמובא לאישור הוועדה שהוא כולל את כל התיקונים והזכאויות, מביטוח לאומי דרך מענק לעצמאים, דרך החזר הוצאות קבועות, דרך הפיקדון לחיילים משוחררים ומשיכה מקרנות השתלמות וכו' וכו' אלה הצעדים העיקריים שצריכים לעבור בחוק. מה שקיים כאן זה רמת המסגרת של הקצאות התקציב לפי מטרות שאפשר יהיה להסית בהן בסופו של דבר לפי המנגנון שמוצע כאן שעליו דיברו קודם לכן שעד 15% לא צריך בדיווח לכנסת ומעל 15% צריך אישור של הוועדה. איפה זה? זה קיים, אנחנו לא נגענו. אני מסביר כרגע את המסגרת, ועכשיו נעבור לפירוט.

אני מבקש להוריד את ה-15% ל-10%. שינוי של 10% באחד הסעיפים, יבוא לאישור בוועדת הכספים. זה מופיע בפסקה (3) לחוק. היועץ המשפטי, היועצת המשפטית, אני מבקש שתורידו את זה מ-15% ל-10%. עוד מעט אני אגיד שכל שקל צריך פה אישור. הם בלאו הכי לא באים. הם באים ודוחים את זה עכשיו ל-6 באוגוסט. למה אתם בכלל באים היום? הייתם צריכים להביא דיווח, למה לא הבאתם? במקום זה הבאתם דחייה ל-6 באוגוסט. נאשר לכם גם את זה ב-6 לאוגוסט. אני לא יכול לעשות את זה כי תגידו שאני מעכב את הכסף של האזרחים. 10%, בבקשה. יש פה בלבול בין שני דברים. יש את ההעברה שהיא תוך כדי ויש את הדיווח של התוכנית המפורטת. איך אתה רוצה שלא אתבלבל? לא למדתי משפטים, לא הייתי באוניברסיטה. מיקי, אתה ותיק פה. הרי מה הם אמרו לנו? הם אמרו לנו שהיום יביאו דיווח

הם באים היום אבל לא עם דיווח, הם אומרים שדוחים את זה ל-6 באוגוסט. לא הבנתי, לא אמרו דברים שכאלו בכולל שבו למדתי.

תסביר. כאן זה המסגרת של הסכומים והפירוט בחוק נוסף? כן. החוק הזה מדבר רק על מסגרות. מתוך 25 מיליארד שקלים שמבוקש מכם להגדיל את המסגרת, רק 2 מיליארד מתוכם לא קבועים בחוק שמחר תחליטו עליו.

כל היכולת של הממשלה להחליט החלטות בשנת 2020 מוגבלת ל-2 מיליארד שקלים נוספים שיש פה זהו, כי כל שאר הכסף - - - מה, במטרות אחרות?

דווקא הוצאות אחרות זה מענק לחיילים משוחררים, זה לפי חוק. מה שיש זה החלק הבריאותי והמענה האזרחי יחד עם הסיפור של הביטחון התזונתי והסיפור של ההכשרות המקצועיות לתוכנית האצה אלו שני הדברים היחידים שלא קבועים, או לא אתם תקבעו מחר בחוק, ולכן יהיה עליהם איזשהו שיקול דעת.

אני חושב, למרות נאום חוצב הלהבות של היושב-ראש, שאין פה אירוע גדול מבחינת היכולת של הממשלה

לכן, רוב הכסף שאנחנו מבקשים, כ-23 מתוך 25, הוא כסף שמחר, כשאתם תדונו בחוק השני, אתם בעצם קובעים מה יקרה איתו. אין לנו יכולת לעשות אחר כך כי הכול בחקיקה. ניר ברקת צודק. במרכז המחקר והמידע של הכנסת ישנו הפירוט שביקשנו מכם שאני לא יודע למה לא עשיתם אותו. תביא לי את זה. פה יש פירוט כשהפירוט הוא מדויק, כמה כל דבר. בפעם שעברה קיבלתי חצי שעה הסבר שאם אני לא יודע להביא את המצגת יומיים לפני, שאני לא אציג מצגת, שאדבר בעל פה. באתי בעל פה אז למה אתה לא מביא מצגת? מה הבעיה להביא מצגת יום לפני?

אני עובד לפי הכללים של הוועדה המכובדת הזו ואני מכבד את מה שאומר לי היושב-ראש. בפעם שעברה הגעתי עם מצגת ואמרתם: אם אתה לא מביא יומיים לפני, אל תבוא עם מצגת, תדבר על פה. אני מזכיר לכם שרק אתמול סיימנו את העבודה על החוק. זה נורא נחמד להגיד לנו את הדברים האלה. אני לא יודע 48 שעות לפני להודיע לכם מה הממשלה תחליט יום אחרי. אני לא נביא. - - - באתי ודיווחתי בעל פה כמו שביקשתם. תחליטו מה הכללים, נעבוד לפיהם, רק אל תשנו אותם תוך כדי - - - שאול, אתה רוצה להקשיב רגע? אני תמיד רוצה להקשיב. לא, אתה לא תמיד רוצה. יש לפעמים שאתה לא רוצה, למשל, עכשיו. היום כן. ההגנה הכי טובה היא המתקפה. אנחנו מבלבלים אותך, אנחנו פעם אומרים לך להגיד בעל פה ופעם אומרים לך להגיד בכתב, ופעם דבר כזה ופעם דבר אחר. יש פה פירוט של מרכז המחקר והמידע נורא פשוט, בעברית קלה, בלי נקודות. אני לא קיבלתי אותו, אני לא יודע אם הוא נכון.

בריאות, רווחה, סדר ציבורי יש את השיעור, הסכום שעליו מדובר. שיפוי המוסד לביטוח לאומי מה הפער. המספרים כתובים בדיוק, וגם מענקי סיוע למענקים ועצמאיים. זה הסעיפים על-פי החוק שכתובים גם בחוק, ואין לי בעיה. אבל חברי הכנסת ביקשו פירוט עודף, נתתי אותו.

לא ראיתי את המסמך של מרכז המחקר והמידע,

אני יכול לעשות כל מה שתרצו להביא איתי בכתב, להביא בכתב 48 שעות מראש, לא להביא רק תגידו. אבל אני לא יכול להביא בכתב 48 שעות מראש כשהממשלה החליטה 24 שעות - - - הדבר היחיד שאנחנו מבקשים פה בוועדה זה פירוט, זה הדבר היחיד שאנחנו לא מקבלים.

לא, בפעם שעברה אמרו לי לא. יום לפני זה בסדר. שנוציא את הפרוטוקול? במקרה ואתמול היה החוק ולא יכולת להביא,

אנחנו נעשה גם סעיף קטן, אבל - - - בעידן הזה אני מקשיב להנחיות ופועל בדיוק לפיהן, אחרת אני יודע מה יהיה.

תבדקו אותי.

הכול כתוב בפנים. אתם אומרים שמרכז המחקר והמידע דיווח, - - - מה זה "מרכז המחקר והמידע דיווח"? זה אמורה להיות העבודה

אדוני היושב-ראש,

האם אפשר לקבל את הפירוט של מרכז המחקר והמידע לשאר חברי הכנסת כדי שנוכל לראות

האמת שזה מופיע, אני אבקש שיעבירו את זה לחברי הכנסת. טמיר אומר שזה נשלח אתמול לחברי הכנסת. שאול, יש לכם בעיה שנכניס לחוק את מה שאתם פירטתם? כן. בעיניי זה פירוט מיותר, אנסה להסביר. אכפת לך שזה ייכנס בחוק? אשתדל לענות. למשל, הכסף הכי גדול הולך פה למענקים לסיוע לעסקים ובמסגרתו יש גם עסקים וגם עצמאים. המספרים שהסברתי ואמרתי קודם הם מספרים של הערכה שנובעת מהשאלה כמה עסקים באמת יהיו בקשיים וכמה עצמאיים יהיו בקשיים ובאיזה ממוצע הכנסה הם. כשתתחיל עכשיו לפרט את זה בחוק ותפרוט את התקציב הזה לכמה סעיפים, המשמעות היא שנצטרך לחזור לפה כדי לשנות דברים שהם לפי חוק.

אגף תקציבים, יכול להחליט שהוא לא נותן לעסק וכן נותן לעצמאי או הפוך.

אני מציע כדי שהדברים יקרו, אם יש משהו אחד שהציבור זועם עליו,

זה הזמן שלוקח לנו בבירוקרטיה לפתור דברים. אני חושב שאם הדברים הם לפי החוק אז אין היגיון עכשיו להפריד אותם מאחד לשני כי ממילא הזכאות היא על-פי חוק והכסף ניתן. בשביל מה צריך לפרט? שמענו אותך, נצטרך לקבל החלטה. לגבי ה-500 מיליון שקל שאמרתם שזה יכול להיות חלקו או כולו, ילך לאותם עסקים שלא פיטרו עובדים, יש לכם פירוט על ה-500 מיליון שקל הזה? חצי מיליארד השקלים במענק התעסוקה שהיו - - אתה יודע על מה אני מדבר? איזו שאלה? - - עברו במסגרת הצורך להביא מקור להארכת דמי האבטלה שעברה בוועדת העבודה והרווחה אך לפני שבוע עד ה-15 באוגוסט בגובה של 2 מיליארד שקלים. הם עברו כדי לממן את הדבר הזה. הממשלה והכנסת קיבלו החלטה להאריך את דמי האבטלה עד ה-15 באוגוסט. העלות של המהלכים שהיו בוועדת העבודה והרווחה היו כ-2 מיליארד שקלים, והיה צורך להביא מקורות מתוך התוכנית כדי לממן את זה אחרת אי אפשר היה להעביר את החוק. המקורות שהיו, בין היתר, הם חצי המיליארד הזה ועוד כסף שנועד להייטק ועוד מאות מיליונים שמגיעים מסעיפים שונים ואחרים שלא נוצלו עד אז והיה צריך להעביר כדי להעביר את החוק כי אחרת אי אפשר היה להאריך את דמי האבטלה. אתה מחזק את מה שאנחנו מבקשים שהכול יהיה פה בחוק. אם אתם לוקחים את מה שהיה פה בחצי מיליארד ואתם - - - - - - החצי מיליארד היה צריך לבוא לוועדה. היועץ המשפטי, לא עיגנו את החצי מיליארד בחוק שהם צריכים לבוא לפה להשתמש בזה? למיטב זכרוני, חצי מיליארד נכנס בתוך הסעיף של מענק לסיוע בעסקים. ה- 500 מיליון

לא נצבע. הוא נכנס בתוך אותו סכום של מענק סיוע לעסקים ועצמאים וההבנה הייתה שייכנס לתוך אותה תוכנית מפורטת וסכומים שישתנו ממועד האישור, וזו הייתה ההבנה לגבי ה-500 מיליון.

נוסף שהיה, ושרוצה הוועדה להבטיח את זה, היה בחוק מענק לעידוד התעסוקה. גם שם יש את העניין של ה-500 מיליון שהוועדה ביקשה לעגן. אתם תיקנתם את החוק כך שבתוך הכסף שהולך למענק לסיוע לעסקים ועצמאים יש 500 מיליון שצריכים להגיע לוועדה. כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה מתקנים את הסכום הכולל, והסעיף הזה בעינו, לא שינינו אותו. לכן, - - - שאול, אני מודה לך. סך הכול התקציב ישתנה ל-31 מיליארד מ - - - אתה שם לב שלא אכפת לך מהיושב ראש? אני מדבר עם אחד מחברי הכנסת הבכירים ואתה מדבר. אני הולך לעבוד אצלך באגף התקציבים, פה בלאו הכי אנחנו לא שווים כלום.

אני מבקש לדעת, זה חשוב גם לי וגם

כל אחד מנקודת ראותו, מה אתה מבקש שיהיה פה? אתמול נמנעתם, לא היה רוב, ואז אמרו לי ששר הפנים מגיע לפתרון.

350? אני צעקתי שזה 300 והתברר שזה נכון. אדוני, אני לא מדבר על הסכום כי הסכומים שנזרקו פה כרגע לא נכונים. בסדר. אני רוצה לדעת האם אתה רוצה להצביע בעד זה או שאתה רוצה שינויים. אני רוצה שינוי במטרות.

במטרות אחרות, לרבות לצורך מענק סיוע להבטחת - - - אבל המשמעות היא שזה מקטין את הכסף לחיילים. אל תעשה עליי סיבוב עם חיילים כי - - - , אתה נגד המוחלשים. הוסיפו שם, כבר הוסיפו לי. אל תעשה עליי סיבוב על חיילים. אתה נגד המוחלשים, אתה נגד חלשים, אתה לא - - - השכבות החלשות.

אתם, הפקידים, תעשו מה שאתם רוצים והחלשים בסוף לא יקבלו. אל תגיד לי חיילים כי אני יותר ממך רוצה לדאוג לחיילים. ביקשתי כאן להוסיף כסף,

או לשים את זה בסעיף אחר, כמו שאני מציע, שהוא יותר מתאים ויירשם הביטחון התזונתי. אני לא מבקש לא לרשום אותו, אני רק מסביר לך שהמקום היותר נכון לו בסעיף (א). זה לא משנה כהוא זה את הסיכום בין שר האוצר לשר הפנים, זה הכול. המיקום בפסקאות לא משנה כהוא זה לשאלה איך הכסף ייצא. אבל מאחר והדיון - - - דואגים לחלשים לא פחות מכם.

אני לא רוצה להגיד לפרוטוקול איך אסי התבטא על הדבר הזה, אחר כך בארבע עיניים אני אגיד לך. הוא יודע טוב מאוד. אסי, הכסף הזה אמור להיות לכל החלשים במדינת ישראל נטו. אני לא יודע לאיזה התבטאות שלי אתה מתכוון. אסי, זה אמור להיות לכל החלשים במדינת ישראל. אם אתה אומר שזה לא משנה, אז שזה יהיה במטרות.

במטרות זה רק לחיילים זה עובדה, זה לא דעה.

זה לא רק לחיילים. אבל זו הוצאה שמשרדי הממשלה מוציאים. כבר העלית את זה ל-2.3 במטרות אחרות. אני מבקש גם חוות דעת שלו. אבל הוא יכול לתת חוות דעת על מה מתוקצב איפה. אני מנסה להסביר. אפשר לשים את זה בכל סעיף, אפשר לכתוב סעיף ט'

ככל שאתה רוצה סעיף אחר, שהוא לא סעיף (א), שכרגע אנחנו את הכסף שמנו בו,

- - - אני מוסיף במטרות אחרות עוד מטרה. לא, אבל אתה תוריד מהחיילים המשוחררים. שאול, מה העלות של הביטחון התזונתי? אתה אומר ששמתם את זה בסעיף א, הגדלתם את המסגרת ב-0.6 כאשר הביטחון התזונתי הוא יותר ממיליארד שקל,

זה מה שאני שומע. לא, הביטחון התזונתי בשנה שעברה היה 250 מיליון שקל. אדוני, אני מבקש הערה לסדר. אלו דיונים חשובים.

ברשימה המשותפת, העלינו כמה וכמה פעמים את הנושא של דמי אבטלה לצעירים מגיל 18 עד 20. הנה, חבריי אנטאנס ועאידה, פעמיים העלינו את זה. אנחנו לא רוצים לבחור, צעירים הם צעירים והם נפגעים. תאר לעצמך שכבר בתחילת דרכו בחייו הוא יהיה מובטל, זה מכה לכל החיים.

אני מבקש שאתה פה באופן אישי כיושב-ראש ועדת הכספים, סוף סוף נעביר את הנושא הזה ונפצה את הצעירים מ-18 עד 20. במיוחד אלו שעבדו בשנה האחרונה לפני המשבר ושילמו מס לביטוח הלאומי וזכאים. מה שאמרנו, אלה שעבדו בשנה האחרונה. מה זה קשור לחוק הזה?

אדוני היושב-ראש, לא מדובר בסכום גדול. אסי, למה הצעירים מגיל 18 לא - - -? יש כאלה שאומרים שבגלל שהם ערבים, אני לא יודע. בזמן הזה אזרח צריך לשרת בצה"ל או בשירות לאומי אזרחי אחר ולא לקבל דמי אבטלה.

מתפרץ - - - - - - אין תנאי בביטוח לאומי של שירות בצבא, אין תנאי כזה.

אתה צריך לקבל רשות דיבור. אני מאוד מקווה שאני אקבל אותה. אתה תקבל. אני מחכה לשאול מרידור, הוא הלך לדיון שם בחדר.

הוא שאל שאלה ואני פשוט עניתי לו.

זו מכבסת מילים וגזענות מאחוריה. הוא שאל. הוא לא שאל, הוא קבע. אסי, אתה יכול להשיב לשאלה הזו? למיטב הבנתי, ההערה כרגע מתייחסת לזכאות בחוק הביטוח הלאומי לדמי אבטלה. ללא קשר לשאלת הקורונה, יש הוראות. הגיל המינימלי שבגילו מקבלים דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי והוא קבוע, למיטב זכרוני, אכן לגיל 20, וכעת שינוי שלו הוא שינוי כללי של חוק הביטוח הלאומי, הוא לא קשור עכשיו לשאלה - - - כל ישיבה משנים חוקים. אחמד, לא צריך לשנות את החוק. בכל מקרה, זה לא אגב תיקון חוק היסוד. זה הוראת שעה, הוראת שעה - - - אחמד,

צריך לשנות את החוק. יש סמכות לשר הרווחה לשנות את זה. יש לו סמכות לאשר תשלום כזה לאנשים שהם מתחת לגיל 20, כלומר, מגיל 18, שכבר שילמו ביטוח לאומי בשנה האחרונה. אני קיבלתי תשובה מהשר שהוא שוקל באופן חיובי את הפעלת הסמכות הזו. אנחנו יודעים שאתם באוצר עמדתם על הרגליים האחוריות ולא רציתם. אני חושבת שהגיע הזמן שתאשרו. אלו אנשים שנפגעו מהקורונה ואפשר לשלם להם. הם גם לומדים, גם משלמים שכר לימוד, שכר דירה, והם עבדו לממן את זה. בגלל הקורונה הם לא מקבלים חל"ת בעבודה.

בפעם הקודמת של ה-80 מיליארד אתם התעקשתם. אני העליתי את זה ואתם התעקשתם לא לשלם את זה, ובכל זאת הצבענו מתוך אחריות. הפעם תשכחו מזה. אפשר למצוא פתרון מיידי לסוגיה הזו. הפתרון קיים ויכולים לעשות אותו. האוצר צריך לאשר את התקציב,

אתם אלה שהתנגדתם אז ב-80 מיליארד - האוצר.

זה מה שאמרתי בדיוק עכשיו. אני מכוון לדעת גדולות. אני חוזר ואומר, הדיון בשאלה של תקופת הגיל המינימלי לזכאות בביטוח הלאומי אינו במסגרת חוק היסוד. אנחנו דנים כרגע במסגרת ההגדלה של התקציב ההמשכי. מדובר על התיקון - - - בחוק הזה אפשר להוסיף הכול בהסתייגות או בתוספת מוסכמת, הכול אפשר להוסיף. האם האוצר מסכים לטפל בזה? אם השר יבוא בהוראת שעה או החלטת שר, האם האוצר מתנגד או לא? אם אתם באוצר תסכימו, מייד תהיה הוראת שעה והרווחה מסכימים. הנושא הזה מבחינת הדרישה, צריך להיבחן. זו עמדת הממשלה, מדובר בשינוי מהותי. אין שייבחן, עכשיו אנחנו דנים. נעשה הפסקה. זה לא הוראה בחוק היסוד. אפשר יהיה לדון בה לקראת התיקונים שמוצע לתקן בחוק הביטוח הלאומי. נתכנס ונתייעץ גם עם מרידור. עכשיו הוא עם ש"ס. נאחד כוחות עם ש"ס. קושניר, ביקשת רשות דיבור

תיכף אני רוצה התייחסות למה שהעלה חבר הכנסת טיבי. אדוני, אני מבקש הצעה לסדר. רק שנייה,

לו. יש לי שתי שאלות חשובות ועוד כמה הערות. בסעיף (ד) אתם מקצצים את המסגרת בכמעט חצי מיליארד ויש כאן סיוע לעמותות. בתוכנית הקודמת סיוע לעמותות עמד על 0%, אז עכשיו אתם מקצצים גם את המסגרת

הם חייבים להגדיל

יש כאן מדרג של עד גיל 28 ומעל גיל 28 לעניין גובה קבלת דמי אבטלה. אני חושב שלפחות במסגרת הזו אנחנו חייבים לבטל את זה. גפני,

בין היתר,

אם זה חזרה הביתה או דברים אחרים, הם הרבה יותר פשוטים לעומת אנשים שיש להם משפחות ושהם כבר התבססו,

אמרנו שאנשים צעירים מקבלים דמי אבטלה בישראל

לא מציע לפרום את עקרונות רשת הביטחון הסוציאלי.

למה אתה לא מציע? מה זאת אומרת לא מציע?

שאול,

שאול,

אפשר להגיש הסתייגות.

רבותיי, עם כל הכבוד, הוא עונה. אתם חושבים שתשנו את דעתו? היה צריך להכניס את זה בחוק המענקים. לא הצליחו להכניס כי הם התנגדו,

קושניר. הקורונה פוגעת בכולם, במי ששירת ובמי שלא משרת. מי שנותן את חובו לחברה מקבל זכויות, מי שלא לא, נקודה.

קושניר, אני קורא אותך לסדר. אני ביקשתי להפסיק, עם כל הכבוד לדיון הזה. שלא יקרא לי גזען כי אני לא

אני יודע לעבוד קשה ולהצביע דחוף,

חבר הכנסת לוי, רוב הכסף פה לא קשור לתוכנית המפורטת כמו שאמרנו קודם, הוא

רק אל תגיד שמוכרחים כי אם מוכרחים אז תביאו את מה שהיה צריך, ולא שאני אדבר עם לשכת ראש הממשלה זה מה שאתם יודעים לעשות.

אגב, אני בתוקף טוען שזה עדיין כסף מיותר לתת,

באותה נשימה התחייבנו חצי מיליארד שקל, 500 מיליון שקל, לתת לעסקים

אם אנחנו צודקים, תנו חלופה. נכון לעכשיו, יש פה סימן שאלה גדול, ומבקשים מאיתנו להצביע מהר.

להכניס בתוך החוק את הפירוט של מה שפירטו. נאמר לי, ואני תומך בזה, שיש סיכום על 70 מיליון שקל שזה יהיה בחוק הבא, ואני רוצה להזכיר את זה עכשיו, 70

אתה מדבר על הדיסריגרד לנכים? היה סיכום על זה שנכה שעובד שהדיסריגרד שלו יעלה.

נכה שעובד. ונאמר לי על-ידי שר האוצר שהיה סיכום לגבי הנושא של השכבות המוחלשות.

לרבות לצורך

צוין במפורש שהן בהחלטת הממשלה והן בהחלטת ועדת השרים לענייני חקיקה שאישרה לאחר מכן את ההנחה. שנית, שוב,

הרי המיקום הנכון הוא ההוצאה במשרדי הממשלה בסעיף - - - אדוני היועץ המשפטי, אז אנחנו, חברי הכנסת, מבקשים להכניס

בדברים אחרים של האצה שלוקחים זמן.

לא מהווה חסם. אז מה אתה מבקש להשאיר?

להצביע על שתי הסתייגויות. אבל הוא אמר לך

אני רוצה הסתייגויות דיבור, לפחות חמש הסתייגויות.

אני עדין איתכם, אני צריך לבקש 18. סעיף 1 2(8) להצעת

לא יתאפשר שימוש בתיקון זה לטובת מימון הסכמים

אחמד,

רבותיי, מכיוון שאין אישור מיושב-ראש הכנסת, אני לא ממשיך את הישיבה.

נחדש אותה נודיע לחברים. בינתיים אין אישור

05 מיליארד לצורך מענק הסיוע להבטחת ביטחון תזונתי למשפחות חלשות. אנחנו מפחיתים את השינוי בסכומים של מרכיבי התכנית הנקובים בפסקה 2 בשיעור העולה על 10% במקום 15% מאחד ממרכיבי התכנית. הסתייגות נוספת של חבר הכנסת מיקי

אבל מה אכפת לכם שזה ייכנס? הייתה פעם שביקשתם מאגף תקציבים להגיע ולא הגיעו? כשיזמינו נבוא.

אני אמרתי צעירים,

מ-18 עד 20. אני מוריד את הרביזיה מההסתייגות ומגיש על כל החוק אם יעבור. אין רביזיה על סעיף כזה או אחר, אחמד טיבי יגיש רביזיה